בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים.

בצלאל סמוטריץ', בבקשה. בוקר טוב, אדוני, אני רוצה ברשותך שני נושאים.